מיקי, אתה חבר ועדה?

לצערי.

לצערי, אני לא משתתף

חברי האופוזיציה, כמה רביזיות יש לנו? 330 בערך.

הצבעות כן,

הרביזיה זה על כל הסתייגות, רביזיה. עכשיו אני שואל את חברי האופוזיציה או מי מטעמכם, האם תרצו להצביע על כל הרביזיות או במקבצים? לא, מה, על כל הרביזיות בוודאי. אין שום בעיה. אנחנו נעשה את זה בשמחה. אנחנו נהנים מכל רגע. בשמחה. אז על כל הרביזיות? על כל הרביזיות.

פשוט אני מניח שזה כאילו הרי יעבור. אז אפשר לעשות, נגיד, כל 30, כל 20 רביזיות. כל רביזיה היא כל כך חשובה וערכית שחבל לנו לאבד אותה. אז זו עמדת האופוזיציה, מיקי רוזנטל? כן,

אז איך אנחנו מגדירים את זה? הסעיפים אלה שעל השולחן- - - אז אני צריך לקרוא את שם הרביזיה,

הנה, זה עוד פעם

- - - טוב, נתחיל בנימוקים. כל אחד ממגישי הרביזיות יקבל חמש דקות תמימות לנמק את הרביזיות שלו. כל כך הרבה רביזיות לנמק בחמש דקות?

לא. כל רביזיה.

את כל הרביזיות שלו.

בחמש דקות תמימות, כן.

זו החלטה שקיבלתי. המילה "תמימה" היא המילה אחרונה שמתאימה. אז מי יתחיל ראשון? מי רוצה לנמק את הרביזיות ראשון? נתחיל איתך, יוסי יונה?

חמש דקות מעכשיו.

אני, אדוני, מבקש שיירשם בפרוטוקול שאני מבקש לנמק את כל הרביזיות שלי בנפרד.

אני אמרתי את מה שאמרתי. ואני עומד מאחורי דבריי. נרשמתי - - - כן, נתחיל כבר הזמן, יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, כפי שחזרנו ואמרנו פעמים רבות בישיבות הוועדה, שעוסקות בחוק הנאמנות בתרבות, וכמו כן בכל חוק

שהקואליציה מביאה לפתיחה של הכנסת, ובמיוחד חוקי הנאמנות שמביאה לפתיחה של הכנסת שרת התרבות מירי רגב, בעצם הם נולדו בחטא והיה טוב אם הם היו חולפים מהעולם מבלי שהם שיובאו בין אם לוועדות הכנסת ובין אם למליאת הכנסת. כל חוקי הנאמנות הללו, אדוני היושב-ראש, אני מבקש את הקשבתך, אדוני היושב-ראש, את תשומת לבך, כי אני בטוח שאם אתה תקשיב היטב עוד תעלה האפשרות שאתה תהיה איתנו בהצבעה על הרביזיה הזו הספציפית או הרביזיות בכללותן. כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, כלל ההצעות החוק שעוסקות בשאלות של נאמנות בתרבות הן בעצם לא נועדו להגן על תרבותה של ישראל ולא נועדו להגן על הדמוקרטיה הישראלית. הן נולדו בחטא, כפי שאמרתי. המטרה שלהן היחידה היא בעצם באה לשרת את הקואליציה, במיוחד את מירי רגב או את הליכוד לקראת הבחירות הבאות. הן בעצם באות ליצור שסע עמוק בתוך החברה הישראלית. הן בעצם באות לומר:

אלה שמולכם הם השמאלנים, הבוגדים, עוכרי ישראל וכולי. ואנחנו אלה ששומרים על הנאמנות למדינה, אנחנו שומרים על הדמוקרטיה הישראלית. הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, הם נוראיים,

כי בעוד שחברי הקואליציה באים וטוענים שהם מדברים בשם אחדותו של העם, בשם הסולידריות הפנימית, הרי הם הם אלה שמשסעים ומפלגים את החברה הישראלית.

צריך לתת תקציב להסתה ולזכר מחבל.

האם אדוני ירצה בשתי דקות שנותרו לו באמת לפרט על ענייני הרביזיה עצמה ולא לתת נאום לאומה? אז אני אומר אלה ענייני הרביזיה עצמה. הרביזיה עצמה באה בעצם לקרוא תיגר על החוק הזה שאנחנו רואים אותו כחוק מעוות. אנחנו רואים בו כחוק שבא לפגוע באחדות של החברה הישראלית. ואני רוצה גם לומר לנאוה בוקר, חברתי:

אנחנו לא מדקדקים בפעולות תרבות כאלה ואחרות. מאוד יכול להיות ולא מאוד יכול להיות, אני אומר לך גם בבטחה רבה,

גם בבטחה רבה, רבים ממופעי התרבות, בין אם זה בעולם הקולנוע ובין אם זה בעולם הספרות ובין אם זה בעולם התרבות, בוודאי שדעתנו אינה נוחה מהם. ואנחנו גם אפילו יכולים להתנגד גם לרובם.

מה זה "אינה נוחה"? אי אפשר לממן הצגות או ספרים של מחבלים, שרצחו אזרחים חפים מפשע.

גברתי - - - לא להפריע, לא להפריע לחבר הכנסת יוסי יונה. מה שאני אומר הוא שאחד הסממנים המאוד-מאוד מרכזיים של חברה דמוקרטית זה הסובלנות שלה. והסובלנות של חברה דמוקרטית, גברתי, מה היא אומרת? סובלנות לרוצחים? הביטי, מה היא אומרת?

מה הסובלנות בחברה דמוקרטית אומרת? הוא פונה אליי, ואני רוצה לענות לו.

בזמנך, גברתי. מה בעצם הסובלנות אומרת? הרי שאני מוכן להכיל גם דעות והעמדות שאינן לרוחי. זה ממהותה,

זה מהאדנים המאוד מרכזיים של החברה דמוקרטית. זה לא קשור לדעות והעמדות. כן, רק שאתה מפספס פה בגדול. מה שאנחנו פה רואים

מה שאנחנו רואים שרת תרבות במדינה דמוקרטית צריכה להיות זאת שדוחפת כמה שיותר לחופש הביטוי.

ויכול מאוד להיות, שמו לב, ויש כוחות ביטחון שיכולים לרסן אותה. והנה, פה היא מחליפה תפקידים. היא הופכת להיות הצנזור.

תודה רבה. תדבר עם המשפחות שהילדים שלהן נרצחו ותגיד להן את זה.

המסר ברור. זמנך תם.

אני אומר שיש פה עיוות מלא וחוסר הבנה מוחלט - - - תגיד את זה למשפחות השכולות. וחוסר הבנה מוחלט של תפקידה של שרת התרבות בחברה דמוקרטית. תגיד את זה למשפחות כמה חופש הביטוי הוא חשוב, אדוני הנכבד.

החוק הזה בכללותו הוא חרפה, הוא ביזיון, הוא פוגע בתדמיתה של ישראל ברחבי העולם. תודה, אדוני היושב-ראש.

תודה, אדוני. אבל אני מבקש שיתאפשר לי לומר את דבריי בשקט, עכשיו השעה 11:21 עד 11:26. החוק הזה, אדוני היושב-ראש, הוא חוק חמור ומסוכן במיוחד. הוא חמור ומסוכן במיוחד, כי הוא עוסק בסתימת פיות. והוא עוסק בסתימת פיות בתחום שבו החופש הוא חיוני במיוחד. התחום של התרבות והאמנות הוא התחום שבו אנחנו צריכים את החירות, את חירות הביטוי ואת האפשרות - - - בטח, את החירות לעודד רצח של אזרחים במדינת ישראל.

לא על חשבון זמני, לא על חשבון זמני. חברת הכנסת בוקר רוצה לדבר,

תחזיר לו חמש שניות על המשפט שאמרתי. תעביר לה את רשות הדיבור, אבל לא על חשבון זמני.

אלא אם כן את לא ממהרת היום, חברת הכנסת בוקר.

אני פה עד הלילה.

אז תמשיכי להפריע.

לא, פשוט מאוד קשה לשמוע את הדברים המסוכנים האלה. גם לנו קשה, אבל מה זה משנה? איך זה עובד אצלנו? לנו קשה לשמוע, אבל אנחנו עושים מה שהציבור מצפה מאיתנו.

תגיד את זה למשפחות השכולות, אתם מעודדים מחבלים. את עושה פופוליזם על חשבונן.

את רוקדת על הדם שלהן. את רוקדת על הדם שלהן. אני יודעת על מה אני מדברת. יא חוצפן אחד.

חבר הכנסת יונה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אל תזכירי, אל תזכירי משפחות שכולות. את חצופה. חבר הכנסת יונה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אתה חצוף יותר. אני משפחה שכולה. כי את רוקדת על הדם שלהן.

זה אמור לעזור לך בפריימריז? חבר הכנסת יונה, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא את חבר הכנסת יונה מהאולם. זה אמור לעזור לך בפריימריז?

חרפה. למה אתה לא קורא אותה לסדר?

חרפה, מה שאת עושה. תקשיבי, כבודן של המשפחות השכולות מחוץ לדיון בוועדה. אתה צריך להתבייש, אתה צריך להתבייש - - - נא להוציא את חבר הכנסת יונה.

המהלך של החוק הזה הוא מהלך חמור ומסוכן במיוחד. זו לא פגיעה בחופש הביטוי, זו פגיעה בחופש הביטוי בתחום שבו הוא חיוני ודרוש במיוחד, בתחום התרבות ובתחום האמנות. אני מכיר את הטיעון שאומר: אנחנו לא פוגעים בחופש הביטוי, אנחנו פשוט נסגור לכם את צינורות החמצן של המימון הציבורי. לטיעון הזה התשובה היא ברורה וחד משמעית. המימון הציבורי הוא מימון שניתן על ידי החברה הישראלית. אלה כספי המיסים שלי ושלנו. זה לא הרכוש הפרטי של חברת הכנסת השרה מירי רגב, שתחליט מה שמתאים לה היא תממן ומה שלא מתאים לה היא לא תממן. הזכות לתרבות היא זכות של כולנו.

שמגיע לתרבות מגיע מכולנו, מכספי המיסים של כולנו ואין לשרת התרבות הזכות לנכס את הכסף הזה ולהחליט מה מממנים בכסף שלנו ומה לא מממנים בכסף שלנו. מימון ציבורי הוא חלק מרכזי מהתמיכה בתרבות בכל מקום בעולם. אדוני היושב-ראש, לא מקובל שיושב-ראש מדבר בזמן ועדה. זה על חשבון זמנך. אדוני היושב-ראש, זה לא מכובד, זה לא מכובד. בכל מקרה, מימון ציבורי לתרבות נעשה בכל מדינה שאני מכיר, אגב, גם בארצות הברית של אמריקה, מדינה שמתהדרת בתפיסה הכי קפיטליסטית בכלל והכי קפיטליסטית בתחום התרבות, גם בארצות הברית של אמריקה יש

ציבורית בתרבות. ולכן, המהלך הזה של מירי רגב, שאומר: אנחנו מאפשרים לכם לדבר, אבל אנחנו נחנוק אתכם. נא להתכנס לסיום.

נסתום את פיכם, אנחנו נחנוק את היכולת שלכם לנשום באמצעות סגירת צינורות החמצן לתרבות, זה מהלך שפוגע ישירות בחופש הביטוי בתחום התרבות.

שתי דקות. התחלתי ב-11:21, היו שתי דקות של הפרעה.

חמש דקות כוללות גם את ההפרעות. למה כוללות?

למה כוללות? כי אנחנו צריכים גם לעשות חוק פה בסוף.

רוצים לעשות חוק, אבל עדיין צריך לאפשר לנמק רביזיה. יאללה, ידידי, נא לסיים. ידידי היקר, נא לסיים. משפט אחרון.

משפט אחרון. לא יהיו דקות. זה משפט אחרון, ידידי.

שהניסיון הזה להטיל צנזורה על התרבות איננו סימן של חוזק. הוא סימן של חולשה. אתם בסופו של דבר מפחדים. אתם מפחדים מסרטים, אתם מפחדים מהופעות תיאטרון.

אתם מפחדים מסופרים, כמו כל המשטרים הלא דמוקרטיים.

בסופו של דבר, אותו קול של אמן - - - חברת הכנסת חנין זועבי, איננה מעוניינת. אותו קול של איש תרבות, אדוני, שמביע דעה אחרת. אותו קול מסוגל לייצר שינוי בחברה.

קארין אלהרר או עפר שלח, מי מכם רוצה לנמק את הרביזיות. עפר, בבקשה. חבר הכנסת שלח, בבקשה.

דב. חבר הכנסת שלח, כן. עצם הרעיון של לנמק פה הסתייגויות או רביזיה בנימוקים עניינים הוא מופרך בדרך שבה הדיון הזה התקיים. החוק הזה, שיש לו התנגדות גם בתוך הקואליציה ושלפחות סיעה אחת בקואליציה שאני מכיר שוקלת להצביע נגדו. אפשר להחזיר את יונה, רק שיהיה רגוע. ולמה את נאוה לא? החוק הזה הוא דוגמה לא רק לדרך שבה הממשלה הזאת מתנהלת - - אפשרתי לה. - - בעניינים שתחת מרותה. שרת התרבות הנוכחית, אני לא מדבר רק על ההסתייגויות שהעלו פה היועצים המשפטיים מקיר לקיר, היועץ המשפטי של הכנסת, היועץ המשפטי של האוצר, נציגת היועץ המשפטי לממשלה וכן הלאה. אני מדבר גם על הפרוצדורה שאנחנו רואים לנגד עינינו. יושב-ראש הוועדה הזאת מתנגד לחוק הזה. חברי הקואליציה שנמצאים פה, ואני הייתי חבר קואליציה, אני לא מתנשא פה על אף אחד. אני יודע מה זה שחברי קואליציה מעיזים אותם בריצה לחדר להצביע על הצעות כשהם לא היו. אבל בדיון הזה, הדבר הזה מגיע לפעמים ממש מגיע

אתה מדבר בטלפון ומתעסק בכל מיני דברים. רגע, רגע, אני כבר התייחס אליך. בוא ידידי, תעדכנו דחיה על ועדת הכנסת ב-20 דקות,

במקום 11:30

כן, בבקשה, יועיל בטובו להמשיך.

אנחנו ביקשנו נושא חדש והוא אמור להידון בוועדת הכנסת ב-11:30.

אז הוא ידון ב-11:50. עכשיו דחיתי ב-20 דקות את פתיחת הישיבה. אתם מוותרים על הזמן שלנו כהפקרות.

התחלתם את הישיבה במקום ב-9:00, ב-10:00 ואתם משחקים עם הזמן כאילו - - - כן, יועיל בטובו חבר הכנסת שלח להתכנס לסיום. דבריו באמת מעניינים, אבל עדיין אנחנו רוצים להמשיך.

רגע, יש לו דברים שאני כתבתי לו. אוקיי. אתה ואני מופיעים כל כך הרבה ביחד שאנחנו כבר מתחילים לצטט את הטקסטים של אחד לשני. אגב, הממשלה הנוכחית היא הממשלה היחידה שבית המשפט פסל חוק שלה על פרוצדורה. גם אתם בין הסיעות היחידות שכל הזמן מגישות עתירות לבג"ץ מהבוקר עד הערב. דווקא זו הייתה עתירה שלנו.

לא, כדוגמה.

אדוני היושב-ראש, לא נהוג שיושב-ראש קורא קריאות ביניים.

שכל דבר בפרלמנט הרי צריך ללמד אתכם מהתחלה. אבל יושב-ראש ישיבה לא קורא קריאות ביניים. אתה רוצה לתת לי ציונים, חבר הכנסת שלח? אני לא נותן לך ציונים.

אני לא זקוק להם, ידידי.

אני לא זקוק להם. אני אומר לך, לא נהוג.

אני לא צריך לפנות לוועדת האתיקה. אז תתקדם. הדרך שבה אתם מנהלים את הדברים האלה היא בזיון שההשפעה שלו על הדרך שבה הציבור מסתכל עלינו ועל בכלל עוצמה ומשמעות שיש לחקיקה שאנחנו עושים בבית הזה היא יותר גרועה מאשר החוקים עצמם.

את החוק הזה הרי איש לא יפעיל אותו. החוק הזה הוא קשקוש מהתחלה. כמו שלא הפעילו את החקיקה שבגללה כביכול משרד התרבות נדרש להגיש את החוק הזה מפני שכמו שראינו פה 80% מהתלונות הוגשו על ידי אותו בן אדם. כל הדבר הזה הוא באוויר, וכל הדבר הזה הוא כדי להתנגח ולהצביע על מישהו ולהגיד אם הוא נאמן או לא נאמן. אבל הדרך שבה אתם מנהלים אותו תישאר פה לדיראון גם הרבה אחרי שהכנסת הזאת תיתפזר, מה שיקרה,

היום בצהריים? מה המועד החדש

ועם זה אנחנו נישאר גם אחרי שהחוק הזה יעבור או לא יעבור. תודה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, נציגת מרצ בקשר לרביזיות שהגשתם,

תודה, אדוני היושב-ראש. הדיון הזה מתנהל מאז כמעט קצת לפני 10:00 באופן, כמו איזו צוללת שמנותקת מהעולם החיצון. בתיק 3000 את מתכוונת? למשל. יפה. זה מעניין שדווקא לך זאת האסוציאציה שעלתה בראש.

אנחנו רגילים שאתם כל דבר מנסים להשליך על תיקי משטרה ועל חקירות משטרתיות.

אני דווקא התכוונתי למסיבת העיתונאים. כי בקלפי אתם לא מצליחים לנצח, אז אתם הולכים למקומות אחרים. כן, ההיסטריה שלך ניכרת. אני דווקא התכוונתי להתפטרות של בנט ושקד.

אבל זה מעניין שמה שעלה לך בראש זה תיק הצוללות. תיקחי בחשבון שאין כמו הקלפי.

כנראה הנחיתות המבעבעת הגיעה אליכם.

מי שרוצה ללכת לבחירות בסיטואציה ביטחונית כמו שהיא עכשיו הוא חסר אחריות והוא פופוליסט. - - - לא שום דבר אחר. אירוע ביטחוני עוד בעיצומו. אומרים את זה מערכות הביטחון, אומר את זה ראש הממשלה ושר הביטחון.

לא הולכים לבחירות תוך כדי לחימה. אנחנו לא עושים את זה. מעניין שמרצ רוצה בחירות.

עם כל הגחמות של הפוליטיקאים, לא פועלים ועושים גחמות של פוליטיקאים.

מיקי, הכרחתם כבר את בנט לקפוץ מהעץ.

אז יאללה, גמרנו. בנט התעשת, וטוב שכך. הוא קפץ מהר שכמעט שבר את הרגליים. בנט התעשת, וטוב שכך. הוא הבין שיש אירוע ביטחוני שעכשיו בעיצומו, והתעשת. הכרחתם אותו לקפוץ מהר.

הוא יושב בקבינט.

חברת הכנסת זנדברג, בבקשה.

האיומים של ליברמן והאיומים של נתניהו הם באותה דרגה. החמאס רועד עכשיו. האמין לי, שהוא לא רק רועד, הוא משקשק.

בגלל זה הוא התחנן באין-ספור דרכים שרק נעצור את התקיפות. ואנחנו ריחמנו ועצרנו את התקיפות.

כי אתם רחמנים, רחמנים מאוד.

ולא אתה, ולא מר שלח הביטחוניסט הדגול,

יש אירועים חשאיים שאנחנו לא יודעים אותם. אנחנו לא יושבים בקבינט. זה הכול. קצת להיות אמיתיים. קצת הוגנות. הוגנות בסיסית בפוליטיקה. אם היית יודע - - - מתי בדיוק יעבור האיום הביטחוני? שבועיים? שלוש שבועות?

ברגע שאתם - - - ברגע שנתניהו יחליט שנוח לו לעשות בחירות. ברגע שימונה מפכ"ל.

ברגע שאתם

ברגע שימונה המפכ"ל. לפני שבועיים האיום הביטחוני לא קיים,

ברגע שאתם, הוא לא היה קיים,

זו משוואה לוגית פשוטה שבמדינה ישראל אף פעם לא הפרו אותה. חבר הכנסת זוהר - - - אבל אתם ה פוליטיקאים מוכנים לעשות הכול בשביל עוד איזה מנדט או שניים.

קדוש? אתם קדושים.

מה אצה לכם הדרך? קשקשנים. כן, חברת הכנסת זנדברג. אני מבינה שהדבר שאתה לא יודע אותו ואין לך מושג מה הוא - - - כן.

אבל הוא מפריע לו. היה מאוד-מאוד חשוב, כדי שתוכלו להמשיך לקדם את החוק הזה, שהוא דרך אגב אחד הקורבנות הראשונים של העובדה שהממשלה הזו לא עושה מה שצריך ולא מתפזרת והולכת לבחירות. אז אחד האתננים הראשונים יהיה החוק הזה שאף אחד לא תומך בו, אף אחד לא מסכים איתו. אבל כל הכבשים שמובלות לשחיטה פוליטית, פוליטית בלבד, החל מבנט ועד כחלון ירימו היום ידם כמו באמת במצעד שתיקת הכבשים שמזמן לא נראה כמוהו מאז החוק הקודם שהעברתם. וזה יהיה הקורבן הראשון שאזרחי ישראל ישלמו בגלל שהממשלה הזאת ממשיכה בתפקידה ולא מתפזרת והוכלת לבחירות אתמול,

ולכן, אני חושבת שמה שאנחנו באמת צריכים לעשות, אם רוצים לעשות משהו אמיץ, שהוא לא דבר שאין לנו מושג מה הוא, העיקר שביבי יישאר על כיסאו לנצח נצחים ולעולם ועד - - - בעזרת השם. לא לעולם ועד.

בעזרת השם, ברוך מלך המשיח.

עד שהוא יחליט אחרת. לא הציבור יחליט, אלא עד שהוא יחליט. מה שבאמת צריך לעשות - - - מה זאת אומרת, כל עוד הוא מציע את עצמו לציבור, הציבור יבחר בו. צריך לעשות את הדבר האמיץ - - - הציבור יבחר בו. הציבור אוהב אותו ומעריך אותו. כן, בטח.

להקפיא את החוק הזה, לבטל אותו, לזרוק אותו מהחלון, ופשוט להעיף אותו מכל המדרגות.

אתה יודע מה - - - הסיפור הביטחוני יגמר ברגע שימונה המפכ"ל. חבר הכנסת מיקי זוהר, יש לי הצעה. באמת, אני - - - אי אפשר למנות מפכ"ל בממשלת מעבר. לא להפריע לחברת הכנסת זנדברג. אני מציעה משהו לחברי באופוזיציה,

לחבריי באופוזיציה אני מציעה מולך. אתה מהקואליציה, אנחנו מהאופוזיציה, אני פה זורקת תוך כדי. חבריי באופוזיציה מוזמנים לזרום איתי. לדעתי, זה יהיה מקובל על כולם. מכיוון שיכול מאוד להיות שהממשלה לא תפוזר היום, אני מציעה שעד שהאירוע הביטחוני, שאף אחד מאיתנו לא יודע מה הוא, ובואו ניתן את ה-benefit of the doubt,

אנחנו נעצור את קידום חוק הנאמנות בתרבות, כדי לתת לראש הממשלה ושרת התרבות וכל חברי הקבינט את השקט המוחלט לא להתעסק בענייני חולין עד אשר האירוע הביטחוני המשמעותי מאוד - - - הצעה פתטית,

למה? הצעה מאוד נכונה.

אתה רומז שאין לך מושג ואין שום אירוע ביטחוני על הפרק? לא יכול להיות. את יכולה להיות הכול, אבל כיושב-ראש מפלגה את לא יכולה להרשות לעצמך להיות פתטית, חברת הכנסת זנדברג. אתה רומז שאין שום אירוע ביטחוני וזה הכול פוליטיקה קטנה בין בנט, ביבי וליברמן? לא יכול להיות.

את יושב-ראש מפלגה במדינת ישראל.

ואו, מזמן לא הופתעתי ככה.

פתטיות, קצת יותר מנהיגות.

כולם, כל האופוזיציה פרצופים מופתעים. אין שום אירוע ביטחוני. הכול קשקוש.

יאללה, חברים. תודה.

החוק הזה צריך בכל מקרה לעצור ולא לקדם אותו.

ולכן אנחנו עוברים להצבעה על הרביזיות. הרביזיות האופוזיציה ראשית. בואו נתחיל, כן.

עפר שלח?

אני מצביעה במקום עפר שלח.

מי בעד הרביזיה?

נא לספור את הקולות.

שבע. הצבעה בעד,

רוב נמנעים, אין הרביזיה של עפר שלח לא נתקבלה. לא התקבלה. רביזיה הבאה של האופוזיציה. לא. אנחנו מצביעים על הסתייגויות בעקרון.

הרביזיה על הסתייגויות.

הרביזיה על כל ההסתייגויות. אבל אני מדבר על מה הרביזיה - - - הרביזיה תהיה על כל ההסתייגויות.

ואתה זה - - - לא קשור. אני לא מדבר על הרביזיות

אז בואו נדון על מה שהוגש. אם עפר שלח הגיש רביזיה על הכול, אז יש רביזיה על הכול גם מצד האופוזיציה.

כן, כן. אז נצביע על הכול. בואו נתחיל אחד-אחד, לפי סדר ההסתייגויות, בסדר? אוקיי.

1 מתחיל? לפני כולם יש כרגע הרביזיות האלה. מה זה רביזיות? אני רוצה את כל הסעיפים, על הכול אנחנו רוצים להצביע. מהרשימה המשותפת נתחיל? זה להסתייגויות, לא החוק. לפי סעיפי ההסתייגויות, ממס' 1 עד תום.

אז אני ממס' 1 והלאה?

רביזיה 1, מי בעד? רגע, רגע - - - הרשימה המשותפת. רביזיה מס' 1 של הרשימה המשותפת, מי בעד?

רגע, רגע, אנחנו לא ספרנו.

נו, מה? אתם תספרו אחד, אחד?

הצבעה בעד,

1 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. לא התקבלה. רביזיה מס' 2 של - -- לא. זה לא עובד ככה, סליחה.

ועדת הכספים עושים את זה ככה. פה לא ועדת הכספים.

סעיף-סעיף. לא. מה פתאום. זה הכול ביחד.

לא, לא ביחד.

סעיף-סעיף, ברור. אני עושה

מיעוט נגד,

אין הרביזיה מס' 2 של הרשימה המשותפת לא

לא התקבלה.

ודרך אגב, זה לא משנה. אם יש רוב נגד, לא משנה מי נמנע. בשביל ההיסטוריה, אני רוצה להימנע. חשוב לך מההיסטוריה? היסטורית?

ברור.

3, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

בעד, מיעוט נגד,

אין הרביזיה מס' 3 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.

הסתייגות מס'

סליחה. ראיתי שאת רושמת את זה. לא, אבל היא לא רשמה. רשמה. מי בעד?

מי בעד?

סליחה. לא, אתה לא הצבעת.

לא הצבעת, מה.

אתה צריך לספור.

כן.

מיקי, מיקי, סליחה, היא לא רושמת. לא להפריע בהצבעות, לא להפריע בהצבעות. אבל היא לא רושמת. מי נגד? שבע. מי נמנע? הצבעה בעד, מיעוט

1 הרביזיה מס' 11 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה.

הצבעה כפולה של חבר הכנסת יונה, גם בעד וגם נגד.

מי נגד?

שבע.

אני רוצה לדעת מי החברים בוועדה. לא.

מי

לא התקבלה. 13, מי בעד? מי בעד 13?

נגד שמונה.

הצבעה בעד, מיעוט נגד, רוב נמנעים, אין הרביזיה מס' 13 של הרשימה המשותפת לא נתקבלה. לא התקבלה.14, מי בעד? שש.

לא התקבלה. 22, מי בעד? שש. מי נגד? אסתר, יש נציג של ישראל ביתנו?

הוא לא פה. עודד פורר, הוא לא פה. אבל אמרתם - - - מי נמנע? הצבעה בעד,